אנחנו פותחים את ישיבת וועדת הפנים והגנת הסביבה, היום ט' בשבט תשפ"ב, הצעת טיוטת תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשפ"ב-2021, שנדונה בפעם